שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבתה של ועדת הכנסת. על סדר היום: בקשתו של יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, מעצרים) (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש) (שיקול חיוניות המעצר), לפני הקריאה השנייה והשלישית. אדוני, יושב-ראש הוועדה, אתן לך את הנימוק לבקשה. בבקשה.

חוק ומשפט): << יור >> החוק הזה הוא בעצם חלק מחוק, מתקש"חים, שהיו בזמנו, התחילו כתקש"חים - תקנות שעת חירום, וביוזמה של יושב-ראש ועדת הקורונה לשעבר, חבר הכנסת עופר שלח, הוא העלה את זה בחוק לחקיקה ראשית, מה שנקרא. המהלך שהוא עשה הוא מהלך נכון, כשהכוונה בעצם להעלות את הכול לחקיקה, כמו שאנחנו הולכים בעצם לדון בשבועות הקרובים, בהצעת החוק שעברה פה, נדמה לי בשבוע שעבר,

<< יור >> יעקב אשר (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט): << יור >> הוועדה תיכנס לזה לעומק, מתוך מטרה שבעצם כל התקש"חים הללו, להפוך אותן לפלטפורמה חוקית אחת, שבה כמובן אנחנו ניתן את האינפוט שלנו כחברי כנסת, והכנסת תיתן את הבקרה שלה, ואת הסייגים שלה, כדי שבסוף תהיה חקיקה ראשית לזמן חירום, כמו קורונה. ולא שישלפו לי מאיזשהו בוידם כל מיני הצעות ורעיונות שבדרך נרמסים אנשים. הנושא הזה, חבר הכנסת שלח, הצליח לחלץ את הנושא הזה בגלל המיוחדות שלו, כשבעצם הוא לקח את סעיף, מה שנקרא סעיף החיוניות, שבו בעצם החוק מדגיש שחובתו של השופט לקחת בחשבון בזמן חירום, ובתקופה הזאת שהוא לא יכול להביא להארכת מעצר לתוך אולם בית-המשפט, יש בו הרבה מאוד חיסרון לנאשם, ובית-המשפט יכול לפחות להתרשם. ולכן, החוק קבע סעיף חיוניות שבו הוא אומר שחייב השופט לקחת את הנושא עד כמה זה באמת חיוני האקט הזה שהוא צריך לעשות כשהוא מקבל את ההחלטה וכו'. זה סעיף שהיה מאוד חשוב בתוך כל העניין הזה. את הסעיף הזה הוא העלה בתוך החוק, א-מה-מה, התקש"חים למיניהן, נמצאות כרגע בתוך חבילה של תקנות לשעת חירום שהן פוקעות ב-16, ב-15 וכו'. דווקא מה שהוא עשה את החלק הטוב שהוא העלה את הנושא הזה לחקיקה, ואישרה את זה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית, פג היום בערב. אז בעצם הסעיף הזה כאילו נשאר אאוט אוף דה בלו. אנחנו רוצים שהוא יהיה בתוך כל החבילה, כדי שאנחנו נדון בו גם בהמשך, וגם שהוא יישאר כרגע כחובה על השופטים לקחת בחשבון את הנושא הזה של חיוניות. ולכן, פיצלנו את זה היום בהסכמה פה אחד בוועדה. אנחנו מבקשים את אישור הוועדה לכך, וממילא את אישור הכנסת. אנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה לעניין הזה. ארבל, עוד פעם, תסבירי במשפט אחד. << יור >> יעקב אשר (יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט): << יור >> סוכם באופן מלא עם עופר. לא, בסדר. אני רק רציתי לדעת מה זה הסעיף הספציפי. היושב-ראש הסביר. זה סעיף שפשוט אומר שבגלל שבתקופת הקורונה זה בעצם בא לאזן את העובדה שעצורים לא מגיעים לאולם בית-המשפט, ודיוני מעצרים מתקיימים באמצעות זום, הם לא נמצאים שם. אז כאיזון לדבר הזה, הממשלה הכניסה סעיף שקבע שהשופט יורה על מעצר - - - זה סעיף איזון. כלומר, זה מאפשר לחוקר להכריח להגיע למשפט.

זה סעיף שבעצם נועד להגן על זכויות עצורים, ונועד שהשופטים בעצם ישקלו האם באמת המעצר הוא חיוני, בשים לב לעובדה, שהדיון נעשה שלא בנוכחות העצור. לכן הסעיף הזה שפוקע היום בלילה, דחוף לאשר אותו כבר היום, בשביל שייווצר הרציפות ברצף, שהשופטים יוכלו להמשיך להתחשב כשיקול בהחלטות מעצר. טוב. אם אין הערות אנחנו נצביע.

הפטור? הצבעה בעד, 3 נגד, אין נמנעים, אין פה אחד. אושר. שיהיה בהצלחה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:36.